הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש

אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת,

החל בהצעת חוק פ/4112/25 וכלה בהצעת חוק

הכנסת, הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי כנסת המבקשים להירשם, מוזמנים להצביע בעד.

עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשון הדוברים, חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. יש

לפעמים נראה לי שאני רק בסרט שעוד מעט ייגמר, ואני אתעורר למציאות לגמרי אחרת.

2023. תודה רבה לחבר הכנסת קרויזר. חבר הכנסת סימון דוידסון,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הזיה במדינת ישראל. אנחנו נמצאים בעת לחימה.

בימים האחרונים מפורסם שהבכירים של הקרן החדשה לישראל מסתובבים בעולם ומפרסמים שהם עכשיו מקדמים,

וכשאני אומר כולם תמורת כולם, אני מתכוון גם למי שנראה כי נשכחו: אברה מנגיסטו והישאם א-סייד, שנמקים כבר אלפי ימים

אני רוצה לשלוח מפה חיזוקים וחיבוקים למשפחות החטופים

תודה.

חברת הכנסת דבי ביטון.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אור בקצה המנהרה,

שמחנו,

ויש עוד 137 חטופים שמחכים לחזור הביתה. שמענו את העדויות, אנחנו יודעים פחות או יותר מה קורה שם,

היום בבוקר פורסמה כתבת השער של עיתון דה-מרקר, שהצבא שוקל לשחרר חלק מאנשי המילואים לחודש ולקרוא להם בחודש שאחריו. אני רוצה לשאול מפה, מי יעסיק בן אדם כזה? איזה אדם שיש לו עסק יכול להמשיך לנהל אותו בצורה הזו? שלא לדבר על מענקים שעדיין לא הגיעו, ואנשי עסקים שיש להם עסקים, שנלחמים עכשיו בתוך עזה ועדיין לא קיבלו את כל הזכויות שלהם.

אליה

עומר שם טוב, רום ברסלבסקי, עדן ירושלמי, דרור קפלון, איתן הורן, ענבר הימן, איתן

עמית אסתר בוסקילה, רון שרמן, עמרי מירן, שגב כלפון, חיים פרי,

קופר, שגיא דקל חן, איתי סבירסקי, יוסף חמיס אלזיאדנה, טל שוהם,

חבריי חברי הכנסת, משפחות

אני שמח שהגענו לרגע הנוכחי של העברת החוק בקריאה הראשונה, למרות שכולנו

אנחנו בקשר עם אותם חברים אנרגטיים שמנהלים את המאבק הזה כבר הרבה זמן למען מימון מלא של שכר

רוח גבית מדהימה ומעוררת השראה נרשמת מצד אזרחים ומתגייסים רבים,

שלנו ואחדות עם ישראל. כשאני מבקר חיילים וחיילות בשטחי הכינוס, לצד הדאגה ורוחות המלחמה המעיבות ברקע ניתן לחוש גם את רוח הלחימה והאחדות, אחדות שניתן

התפיסה שלי, ואני מעריך שיש על זה הסכמה רחבה מכל חלקי הבית, היא כי למי שמשרת מגיע יותר. הנתונים מצביעים על כך שחיילים משוחררים משתלבים כשלוש

אדוני היו"ר. חבריי חברי הכנסת,

קשה לראות את האור. זה קורה לכולנו עכשיו כעם, כשהמלחמה עוד נמשכת. כולנו סוחבים מועקה, דמעות ואבל, חטופים בשבי, מפונים במלונות,

ובכל יום מצטרפים עוד חיילים גיבורים לרשימה המתארכת של הנופלים

אחרי

דוד אלעזר לפני 50 שנה, וכמה משנה תוקף יש למשפט הזה גם

פריבילגי,

דור של גבורה שפועל בתבונה,

בתוך חייהן של מדינה, ממשלה וכנסת, יש גם רגעים

גם בבית

שצריך לעבוד על שכר מינימום ובעבודה מועדפת. הרציונל היה: בואו נעשה למענם משהו גדול, למען מי שבחר במסלול של לחימה. היום אנחנו מבינים מה זה לבחור במסלול של לחימה.

ואנחנו חושבים ש-100% זה כל הסיפור, 10,000 שקל לשנה ללוחם או לוחמת, אבל להיות סטודנט באוניברסיטה זה עולה בסביבות 40,000 50,000 שקל. הוא משלם 10,000

רוצה ללמוד בקיץ, אם הוא רוצה ציון

או אם הוא רוצה להתאמץ להיבחן בזום או לכתוב עבודה. לתת את

והוא בכלל, יש לו פטור ממילואים, הוא מתנדב. הוא אבא לעשרה ילדים, והוא מ"פ. כל יום אני אומרת תהילים,

שנחזיר לעצמנו את הכבוד שמגיע לעם היהודי בשם המורשת הקשה שלנו ובשם ההיסטוריה שהביאה אותנו עד הלום, בשם הזכויות הבסיסיות ביותר, ככתוב בתורתנו,

אבל אני כן חושב שחשוב מאוד לחדד מפה שהחיילים לא צריכים לקחת סיכון.

ואז אנחנו שומעים על רופא בבית חולים שמסייע להחזקת חטופים ועל מורה באונר"א שמסייע להחזקת חטופים ועל חטוף ישראלי שנמלט במשך ארבעה ימים, וכשהוא כבר היה תשוש ופגש בעזה אנשים רגילים,

חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, שלוש דקות לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני למעלה מ-20 שנה, במהלך האינתיפאדה השנייה,

ומה פתאום נזכרתי בסיפור העצוב הזה? לא רק בגלל שאירועי הזוועה שהתרחשו בשמחת תורה והעדויות המזעזעות שהולכות ונחשפות ממחישים לנו היטב עד כמה צדקו נעמי

אין אדם אחד שנכח בישיבת הוועדה לביקורת המדינה בראשות חברנו חבר הכנסת מיקי לוי בשבוע שעבר שאינו יכול להבין את הרקע להודעת ההתפטרות. בישיבה הזו התגלה כיצד השר לביטחון לאומי ויועציו כופפו את החוק והפרו את כללי המינהל

היום, לאחר שראש האגף לרישוי נשק התפטר,

בפנייה נוספת ליושב-ראש הכנסת, לסגור לאלתר

החמ"ל שמופעל על ידי עובדי הכנסת תוך רמיסת עקרון הפרדת הרשויות ובאופן שמעלה שאלות כבדות מאוד על העמידה בכללי המינהל

25% ממשרתי המילואים הם סטודנטים וסטודנטיות. אותם סטודנטים וסטודנטיות לא יודעים מה הם הולכים לעשות בעוד שבועיים,

להם, איך הם יסיימו את הלימודים. וכשחפרתי יותר ויותר הבנתי שהמכללות הפרטיות בכלל מרחיקות

לא הכול, יש גם תרומות, אבל עדיין. עכשיו, למרות כל מה שאמרתי, אלי דלל, עדיין יש יוצאים מן הכלל. באוניברסיטת תל אביב הוציאו אתמול

אצלי בלשכה ואת הסטיקר שלהם אצלי בבית. כשנפרדתי לשלום ממור רייצ'ל, היא ביקשה ממני דבר אחד: שהאובדן של אופיר לא יהיה

על החינוך החרדי הלא-ממלכתי, עניין של 35 מיליון שקלים בלבד. הוא לא

החינוך החרדי יכול להוציא משעריו בוגרים, שיהפכו להיות ממש מנוע של צמיחה, שיעזור לנו לצאת מהסערה מהר יותר.

מבלי לסלף, וזה חל על כולנו, מבלי להוסיף דברים, מבלי לחבר דברים שלא באמת מתחברים ואנחנו יודעים שהציבור לא יבדוק. אפשר להיצמד לעובדות, וזה עדיין

הלוואי שכולם יהיו כמוך. הלוואי שכולם יהיו כמוך. אנחנו הולכים ומאבדים את, לכל הפחות שישמעו בקולו. לא צריכים להיות כמוהו. לא, לא,

ואתה מבין את העולם שאנחנו חיים בו. ואז מגיע 7 באוקטובר, ומה שקרה, סליחה. סליחה,

תודה רבה. ואז מגיע 7 באוקטובר, ומה שקרה ב-7 באוקטובר, וגם מאז,

נשאר שם. זו משימה שאני חושב שכל חברי הכנסת צריכים לקחת על עצמם, לא רק חברות הכנסת או מי שזה בתוך העניין המגדרי. תודה,

חברת הכנסת מירב

וביום אחד

אבל השיא זה שהוא לקח את היועצים שלו,

אתה אומר לי,

עכשיו,

את לא רוצה לתת כלי נשק? אז תתפלאו, בממשלה שלנו אחרי שומר חומות הגרף של בקשות לחלוקת נשק

תודה רבה, אדוני היושב בראש. ברשותך, אני אפנה בשפה האנגלית לארגוני הנשים שעודד דיבר עליהם קודם, והגיע הזמן שיפצו את פיהם

חבר הכנסת מיקי לוי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

ויתרה על הרובה ולא ויתרה על המאבק המזוין", כך אמר לפני שבוע בכיר הפתח

דיבורים על רשות חדשה, רשות ישנה, רשות מתחדשת. המציאות היא שאין שם מנהיג אחד שאינו מחבל,

לא ברגותי, לא רג'וב, לא

הוא אומר כי הצד שלנו מלינים על כך ש-30 מיליון שקל הם עבור זק"א. לא, אנחנו

אבל הינה הפירוט של סעיפים שניתן היה לבטל: 11 מיליון שקל,

חיזוק זהות יהודית. מה, אנחנו לא יודעים שאנחנו

אדוני, תני לו לסיים את דברו. אמרתי שאני בעד שוויון, אבל ביטול שאפשר

תקשיבי טוב, אני שומע את זעקת המילואימניקים. העסקים שהם עזבו,

חבר הכנסת עמית הלוי, בבקשה, אחרון

חצופה.

כשאני בא ואומר שאני בעד אופק ובעד שוויון, אבל יש סעיפים שאפשר לוותר, תדבר עם אנשי

סיסמאות הניצחון, שרון, הדגלים, מגיני דוד,

להפך, אני בא לחזק. תקשיבי, ואני חושב שתצטרפי לזה. אתה רק מחליש. זה רק

אנחנו לא הרוסים. אנחנו הצבא הכי טוב והכי מוסרי, שעובד לפי פקודות, את המקומות שמהם הם הגיעו. היו פקודות להניף את הדגלים. היו חמישה דגלים שחולקו על ידי הצבא

תודה רבה.

חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 25) (מימון

לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר הבריאות חבר הכנסת אוריאל בוסו להציג את הצעת החוק. בבקשה, שר

זיהוי נפטרים אלמונים או לצורך קביעת סיבת מוות, וזאת במטרה לאפשר את הבאתם לקבורה של נפטרים במהירות האפשרית. ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר הארור 2023, החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת

האפשרות להעברת המידע הרפואי באופן ישיר לרופאי המכון ולרופאי לשכות הבריאות לצורך ביצוע תפקידם חלף שימוש באמצעים אחרים, הכוללים הסתייעות במשטרת ישראל והוצאת צווים

מאז אירוע הטרור הרצחני הזה תחת לחץ בלתי אפשרי. צריך לזכור שאין הרבה רופאים משפטיים פתולוגיים במדינת ישראל, זה מאוד ממוספר.

יושב-ראש ועדת הבריאות חבר הכנסת יונתן מישרקי גם כן מטפל ועשה דיונים

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה לפתוח במילים טובות,

השר בוסו ושרי וחברי הכנסת מש"ס, אפילו ינון אזולאי, להחמיא לכם על העבודה. השר הבכיר בוועדת הכספים והמתאם בין כל האופוזיציה,

איך בחר השר לביטחון לאומי להיפרד מאותו מנהל אגף רישוי, לא משנה מה הסיבות לעזיבתו, לא משנה שהוא התפטר. יוצא שב"כ. יוצא שב"כ, לא משנה. משרת ציבור בדרג הגבוה במינהל הציבורי במדינת ישראל, שימו

לרשותך, אדוני. בבקשה.

היושב בראש,

מתחילת המלחמה 34 טילים וכלי טיס בלתי מאוישים נורו לכיוון העיר אילת מהחות'ים התימנים. אתמול דווח על שלוש ספינות במים הבין-לאומיים שהותקפו על ידי החות'ים מתימן במטרה לפגוע בספינות ישראליות, אחת ניזוקה משמעותית.

על ירי הרקטות על מדינת ישראל לפני 7 באוקטובר היינו צריכים להגיב כאילו אחת הרקטות פגעה והרגה, ובהתאם לזה היינו צריכים לעשות את

פושט את מעילו, מרים את ידיו ומפציר בפני חיילים שהגיעו לזירה לא לירות בו. לצערנו, מעבר לכל הכדורים שירו בו, כדור אחד פגע לו בלסת, ולכן הוא לא הצליח לצעוק יותר. החיילים שעברו בסביבה חשבו שהוא מחבל, ולכן ירו בו. קסטלמן היה איש טוב, אמיץ, ישר דרך, הסתער

מעשה גבורה עילאי, משפחה ציונית מופלאה, מלח הארץ, 50 שעות אחרי האירוע, 50 שעות שבהן המשפחה יושבת ומבינה שבנה היקר, ואני שמעתי אותם מדברים, איבד

הדרישות לתשלום מיסים, שבימים אלה מגיע טופס מהמדינה,

הבנקים לוחצים את המילואימניקים לשלם תשלומים שונים. מילואימניקים

ואני אומר, ושמעתי את זה גם מאנשי הליכוד, מההדלפות שיצאו מהישיבה שלכם, שבימים האלה לא צריך כספים

הוא מקבל 306 שקלים ליום, תחלקו ל-24,

ואת הסעיפים האלה, שהיה אפשר לממש בשנה הבאה, היה אפשר

תתבייש לך. תתבייש לך. בכל יום שעות העבודה שלי יותר ממך. חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת שטרית. בכל יום אני מנהל את הוועדה לביקורת המדינה.

תתבייש לך.

כפי שהזהירו חברי הכנסת של חד"ש בהתנגדותם להתנתקות כבר לפני 20 שנה,

בידי ממשלת הכהנאים לבית קברות מדמם, רבבות הרוגים,

המוחלט אזרחים חפים מפשע, נשים וילדים. מאיפה הנתון הזה? מאיפה הנתון הזה? מאיפה הנתון הזה? מה הייתה

הוא לא מצדיק טרור. הוא כן מצדיק טרור, הוא מצדיק מחבלים.

שנייה, שנייה. יכול להיות, אני לא נכנס לסוגיה. גברתי השרה, יש לו 20 שניות לסיים. לקחנו לו 20 שניות, חבל.

השרה גולן, השרה גולן, אנא ממך.

השרה גולן, בבקשה. עמית הלוי נמצא?

חברת יוליה מלינובסקי, איננה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר,

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)

הבריאות. יש כאן השלכות שקשורות לסמכויות של רופאים.

אוקיי. כי בדף רשום ועדת הכלכלה, אז כנראה זה משהו שלא היה מעודכן.

אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. הבת שלי, אמרתי קודם, בממ"ד. אז אני אגיד לך משהו אחר. אשתי עובדת במעיין החינוך התורני, והיא השנה שינתה את כל הקונספציה ואת כל המערכת

תגיד לי, עכשיו 77 מיליון שקל תמיכה בתרבות, זה חשוב?

אבל אנחנו הוספנו בממשלה 120 מיליון שקל למשרד התרבות של מיקי זוהר. לא לחרדים,

אנחנו לא עומדים פה בשביל להתנצל. אני קיבלתי תוספת של 650 מיליון שקל למערכת הבריאות, הפעלתי גם את ועדת הסל בעוד תוספת. מערכת הבריאות קיבלה את הדברים שצריכים. אנחנו לא עומדים בדרישות ואומרים: אדוני, אם תוותר על

אני קובע כי הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 15) (מסירת מידע לזיהוי נפטר או קביעת סיבת מוות), התשפ"ד 2023, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הבריאות להכנתה לקריאה השנייה

הצעת החוק הממשלתית שהונחה בפני הוועדה מבקשת להסדיר את חקירתם של ילדים שנפגעו מאירועי הטרור בתקופה הנוכחית,

החוק לתיקון דיני הראיות

כמובן שכולנו מבינים את החשיבות. הצעת החוק הובאה לוועדה ונדונה, כמובן כדרך הימים הללו, בהסכמה מלאה, קואליציה

בעבודה נמרצת אל מול מחלקת נוסח החוק, כמובן,

לצוות הוועדה, להודיה, ללירן, לאבירן, לרונית הדוברת ולאיל שתפעל את הכול מרחוק, בעודו משרת את המדינה במילואים, וזאת יכולת מדהימה בפני עצמה. להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור,

"לתקן את העולם פירושו לתקן את החינוך"; "אין טעם לתיקון עולם ולעשות מהפכות ללא מחשבה תחילה על הילד" כך כתב יאנוש קורצ'אק. בשבועות האחרונים אני חושב יותר ויותר על גורלם של הילדים,

כמשפחה אחת.

אלא באיבה. בימים האלה נדמה שבני אברהם צריכים לבחור עם איזה צד של הכאב והשכול הם מזדהים: הצד היהודי או הצד הערבי? אבל במשפחת

למען הפסקת אש ושחרור כל החטופים בבטחה במהירות האפשרית. "רוח בני האדם הָעֹלָה היא למעלה ורוח הבהמה הַיֹּרֶדֶת היא למטה לארץ", כתב קהלת. המלחמה מדרדרת את כולנו לתהום האבדון, הופכת את רוחנו לבהמית, ומורידה אותה לתחתית הארץ. לא נסכים להתבהם ולהיגרר

בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת